שלום רב, אני פותח את הישיבה. ממשיכים בהצבעה על הסתייגויות.

חבר הכנסת ינון אזולאי העביר קובץ,

קובץ חדש.

אני לא זוכר ועדה כל כך רגועה של ועדת כספים. ואני אומר, יש כאן תוכנית, שנמצאת על השולחן.

הרבה מאוד דברים. העלו את זה אנשים מכל הסיעות בדיונים הקודמים ובמקומות כאלה

מי בעד?

ההסתייגויות לא התקבלה. רביזיה. בפסקה (1), בסעיף קטן (ג)(1) המוצע,

לכן בשבילכם - יכול להיות מצב, בשביל להביא כביכול הישג בבחירות שאגב זה לא הישג אלא זה תעודת עניות.

הצבעה בעד מיעוט נגד רוב גדול ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגויות לא התקבלה.

בפסקה (1), בסעיף קטן (ג)(1) המוצע, בסופו יבוא "למה לא לחשוב

היו הרבה דברים שאיתי לא הגעת לסיכום,

גם איתך וגם עם עודד פורר.

39. בפסקה (1), בסעיף קטן (ג)(1) המוצע, בסופו יבוא "לתוכנית הזאת יש מטרה ממוקדת ומוצהרת, להעניק הקלות למשפחות עובדות בלבד ומנגד למנוע אותן ממשפחות חרדיות

של גיל מסוים, של ילדים, של כל מיני דברים שהם פוגעים ברצון שלהם לעבוד או אשה שיוצאת לעבד ולא מממשים את הזכות שלה אז אומרת: למה לעבוד יותר קשה? אותו דבר

ולהגיע למצב שנוכל להצביע כולנו בעד החוק הזה וכמה שיותר מהר, למרות שלא בטוח שאם נצביע ונעביר אותו היום זה יגיע ביום רביעי למליאה, כי צריך הסכמות וזה גם לא

לגבי הגדלת מענק עבודה דיברנו בפעם הקודמת. נתתי לך הצעה אחרת לגבי הגדלת מענק עבודה. הגדלת מענק עבודה פוגעת בתמריץ לצאת לשוק העבודה. לכן אני מתנגד לזה.

למי אתה רוצה לתת למי שמרוויח 7,000 שקל מענק

אתה חושב, כך תרחיק מדרגות.

אפשר למצוא את הפתרון האופטימלי. אבל אני אומר בסדר - נעזוב רגע את מענק העבודה. הרי אתם קיצצתם בעוד הרבה דברים אחרים. תחבורה ציבורית.